אני פותח את דיון ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע,

אנחנו בסיום ההכנה לקריאה שנייה ושלישית. הייתה לנו טענת נושא חדש שהגישה חברת הכנסת יעל כהן-פארן וחבר הכנסת טלב אבו ארער שהצטרף לטענה שלה. אני מקריא את החלטת ועדת הכנסת לגבי הנושא החדש. "ועדת הכנסת דנה בישיבתה היום בפנייתך בדבר טענת נושא חדש לפי סעיף 85 לתקנון הכנסת שהועלתה על ידי חברי הכנסת יעל כהן-פארן וטלב אבו ארער בעת הדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה בהצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי),

פ/4135. והחליטה כי הנושאים הנטענים אינם מהווים נושא חדש". זאת אומרת שכרגע להבנתי אנחנו סיימנו את טענות הנושא החדש ודחינו את כל ההסתייגויות.

לך לא הייתה הסתייגות וגם לא צורפת להסתייגויות. הדיון הסתיים. אני מבין שיש לכם טענות לגבי לוחות הזמנים של הדחיות. אתה מוזמן לשטוח את טענותיך, חבר הכנסת מיקי לוי. יש גבול גם לניצול הכוח שניתן ליושב ראש. הישיבה הזאת מתגלגלת כבר כמה וכמה שעות. מתי אתה הגעת לישיבה?

היא מתגלגלת כי היו בה אירועים. אתה לא היית כאן. נקבעה הצבעה. נקבעו שתי הצבעות

בהצבעה בשעה 17:45 היה כאן חבר הכנסת אורי מקלב ורציתי להצביע והיינו מעבירים. אז ביקשה חברת הכנסת יעל כהן-פארן, משום מה הייתה צריכה ללכת לשירותים, ואיך שהיא הלכה לשירותים חזר חבר הכנסת מיקי לוי. זה מה שעצבן אותך? גם אני יודע לעשות

גם האופוזיציה יודעת. יכולתי להצביע ולסיים. אתם התעכבתם ליד החדר שלך. אתה לא היית כאן בזמן לישיבה ההיא ואני חיכיתי בשבילך, בעצם בלי לדעת. לא היה לכם רוב. על מה אתה מדבר? מקלב בא לפני מוזס. מקלב היה כאן.

יותר מזה. היה כאן חבר הכנסת מקלב ורצינו להיכנס להצביע. השירותים לא לפרוטוקול. לא לפרוטוקול. אבל את התרגילים של האופוזיציה, אני מכבד. אתה לומד. עוד מעט אתה באופוזיציה. חבר הכנסת לוי, אתה לא היית כאן בשעה 17:45 עת עשינו את הישיבה הראשונה. גם חברת הכנסת יעל כהן-פארן לא הייתה בזמן. הייתי בזמן. ידעתי שהיא רוצה להצביע ולכן כשהגיע חבר הכנסת מקלב ואמר שנצביע, אמרתי לו שחברת הכנסת יעל כהן-פארן לא כאן.

היינו כאן. היה כאן בחוץ. לכאן הוא לא נכנס. אתה צודק. לכאן הוא לא נכנס. היינו במסדרון. מקלב הגיע לכאן, לא לחדר אלא היינו כאן בחוץ עם חברת הכנסת נורית קורן. אני ראיתי שחברת הכנסת יעל כהן-פארן לא נמצאת ואני ידעתי שחשוב לה להצביע על הצעת החוק הזאת, ואז פנה אלי חבר הכנסת מקלב ואמר שהוא צריך ללכת ויבוא מוזס במקומו. מה אתה מתכוון לעשות עכשיו? רגע. שכונות מגורים בעיר דוד.

זאת הפרשנות. אתם מרשים לי לדבר?

מחר לצורך העניין יגישו למשל

ויאמרו שמרימים בניין ולמטה משאירים אוורור, כדי לא לפגוע בעתיקות, ומרימים אותו לגובה של שלוש קומות. זאת המשמעות.

המשמעות היא

או לחרב את הפארק הלאומי. מה פתאום? זאת המשמעות. מיקי, אתה מטעה אותו.

זה המצב. אתה מטעה אותו, חבל. תן להם לחיות. אנחנו רוצים לתת להם לחיות. אם הם צריכים להקים גן ילדים, הם יוכלו להקים גן ילדים. בתוך עיר דוד, בתוך הפארק הלאומי. הם חיים שם. הגן בא לעיר. הגן בא אליהם. הגן בא לשכונה. כך קוראים לחוק הזה. הם באו אחרי הגן. אני אתן לך את סמוטריץ שידבר אתך על 3,000 שנים ואז תגידי לי מה בא קודם. אני בדיון עם חבר הכנסת מיקי לוי. למי אתה מחכה עכשיו? אני מחכה לחבר הכנסת מיקי לוי. אתה מחכה לחברים שלך. ברור שהם מגיעים עוד רגע. מאיפה הם מגיעים?

אני אדם מאמין בקדוש ברוך הוא. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה עדיין בשיחה? סיימת. אני חוזר לעניין בו התחלנו לדבר. אני אומר לך שחבר הכנסת אורי מקלב היה כאן ברבע ל-, בזמן של רבע ל-6 לא הייתה כאן חברת הכנסת יעל כהן-פארן. אני יכולתי להיכנס ולהצביע על הראש שלה אבל אני כיבדתי את בקשתה. אמרתי שאולי יצליחו להביא עוד חברי כנסת מהאופוזיציה, בואו נראה איך הם מאתגרים אותי, ואכן אז הגיע חבר הכנסת מיקי לוי. יפה, התרגיל הצליח ואנחנו דחינו את הישיבה. אלה היו שתי שניות. אתה לא היית בחדר. הייתי כאן עם מקלב כדי להיכנס. היית ליד החדר שלך. יצאתי החוצה בדרך להיכנס עם מקלב ואז ביקשת.

לחבר הכנסת מיקי לוי שמה שהיה באירוע הזה, זה העניין הזה. לגבי הטענה לחוק עצמו, מה שאתה אומר. אני חושב שעשינו כאן חוק מאוד מדוד שמאפשר שני דברים. הוא מאפשר לאותם בנייני מגורים שנמצאים שם גם באמת לחיות ולהתפתח. דוד, הייתי רוצה שתשמע. אומר חבר הכנסת מיקי לוי שאתם תבנו בנייני שבע קומות ותהרסו. לא אמרתי שבע קומות. אמרתי שיש סכנה עם החוק הזה שיבנו על הגן הלאומי,

לדוד היא בטח יקרה יותר, הוא נתן את הנשמה שלו שם ואנחנו מכירים 25 שנים. לא הייתי נזעק לכך. אני ממש מתפלא על החוק הזה. יש היום אפשרות גם להתרחב ולהתפתח. החוק הזה פורץ את כל העסק. זה היה על הראש שלנו ואני כועס מאוד.

אני עובר להצבעה על החוק. עם שלושת התיקונים שהוועדה קיבלה. עם שלושת התיקונים שהוועדה קיבלה בנוסח הקודם. מי בעד אישור הצעת חוק גנים לאומיים,

(תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018? מי נגד?

הצבעה בעד 5 נגד 4 הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018 נתקבלה. הצעת החוק נתקבלה. אני קובע רביזיה לעוד חצי שעה מעכשיו. בשעה